בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בסדר-יומה של הוועדה. אני מתכבד לפתוח את הישיבה בנושא הצעת

התשפ"ג 2023. לפני שאני קורא את דברי הפתיחה, אמרתי את זה במליאה כיושב-ראש הישיבה לשר בהצגת החוק,

כי הבנתי שזה לא סד הזמנים, לא נוח לי הכותר שנקרא "חולה

אני בעברי גם הייתי יועצת של שלושה שרים, אז בעצם אנחנו מכירים מצבים שבהם השר הממנה, הגורם הממנה, מוצף בפניות לגבי חבר ועדה כזה או אחר שהתנהג בצורה שאינה הולמת באיזושהי דרך. והאמת שאני בטח מתארת לעצמי שגם חברי הכנסת שיושבים עכשיו בוועדה קיבלו תלונה כזו או אחרת לגבי מקרה כזה או אחר דומה. והמנגנון הזה של בירור התלונות בא לתת כתובת לכל המקרים האלה. בעצם בא לשתי תכליות: תכלית אחת בעצם את הגורם הממנה, כי ברור לכולנו שאנחנו לא רוצים שאנשים שמתנהגים בצורה כזו יהיו חברים בוועדות בעלות סמכות שפיטה, שוב אני מדגישה, בטח לא במאטריה שבה אנחנו עוסקים, וגם כמובן בכלל. וגם כתובת עבור בעלי הדין עצמם, שנפגעו מההתנהגות ולא עומדת ברשותם האפשרות לערער על גופה של ההחלטה, על מהות ההחלטה לפי הדין. ולכן זה מנגנון משלים, ואני אדגיש. בעצם על הערעור על ההחלטה לגופה מערערים לפי המסלול הקבוע בדין. כאן אנחנו מדברים אך ורק על ההתנהגות של חברי הוועדה ועל ההתנהלות. נתתי דוגמאות אומנם כלליות, אבל נראה לי שזה די מסבר את האוזן, אני לא רוצה לרדת לרזולוציות שחס וחלילה אולי תישמענה כדוגמאות ממשיות,

אני מדברת כרגע ממעוף הציפור. ומה שהיועצת המשפטית ביקשה שאני אתייחס אליו זה שבאמת לכאורה, ואני מדגישה לכאורה, כי לפחות עמדתי, ואולי משרד הבריאות גם יתייחס לזה, זה שבעצם עולם המעשה "יסדר את הדברים", אבל אני רגע אגיד לכאורה הבעיה. לכאורה יכולה להיות התנהגות שתעלה גם לכדי תלונה שתימצא מוצדקת, ואז אחראי בירור התלונות שמוצע כאן למסד ימליץ לשר, הגורם הממנה, לתת התראה או לפי יתר הכלים שמוצעים כאן. וגם ההתנהגות הזאת יכולה לעלות לכדי התנהגות משמעתית, שתתברר בעולם המשמעתי של אם זה הרופא הפסיכיאטר אז בעולם לפי כללי האתיקה שלהם, אם זה של המשפטן אז לפי כללי האתיקה של המשפטנים, ואם מדובר גם בשירות מדינה אז גם בעולם המשמעת של שירות המדינה. אבל אנחנו רואים עם מנגנונים דומים, שבעצם עולם המעשה מסדר את הדברים, וזה בדרך כלל לא מתנהל בערוצים מקבילים. המציאות גוברת על כולנו בעצם. תודה. משפט, כי יש לי עוד חמש דקות, ואני רוצה להספיק גם את ההצבעות.

העולמות הם שונים גם מבחינת הזמן שזה לוקח. כשאני מייצג אנשים שמחר בבוקר יהיה עוד פעם אותו חבר ועדה או בעוד שבועיים, אז חשוב לי כבר לקבל טיפול מהיר שלא יהיו מקרים כאלו. בעולם המשמעתי, ואני מכיר אותו, אני בעצמי דיין בבית הדין בתל אביב, אז בעולם המשמעתי זה לוקח הרבה הרבה יותר זמן, ומה לעשות, הבן-אדם ממשיך. לכן המנגנון הזה הוא מנגנון ראוי ונכון ואין שום סתירה בעניין.

בבקשה, הקראה רציפה. (ב)מצא האחראי על בירור תלונות שתלונה הייתה מוצדקת, רשאי הוא להמליץ לשר לתת לחבר הוועדה התראה, להעבירו מכהונתו, להתלות את מינויו עד לקיום תנאים שהשר יורה עליהם או להמליץ שלא למנותו לתקופת כהונה נוספת. (ג)לשם בירור התלונה רשאי הממונה על התלונות לעיין בפרוטוקול הדיון בוועדה ולפנות לחברי הוועדה ולמשתתפים בו. כך הוא מברר את התלונות. (ד)הנציב לא יברר תלונה שהיא בעניין הניתן לערעור על פי דין." תיקון סעיף 28א 5. בסעיף 28א לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב)תקופת כהונתו של חבר ועדה מיוחדת תהיה חמש שנים, ורשאי השר להאריך את תקופת הכהונה לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה רצופות." כאן אנחנו מדברים על הוועדה המיוחדת - - - אמרנו את זה בהתחלה,

לא, זה ועדה - - - אה, זה הוועדה מיוחדת, סליחה. תיקנו לגבי הוועדה המחוזית. תיקנו לגבי הילדים, החלנו עליהם את אותן הוראות שחלות בוועדה המחוזית. וכאן אנחנו מדברים על הוועדה המיוחדת, נושא תקופת הכהונה. הוראות מעבר. הוראות מעבר 6. (א)מי שערב תחילתו של חוק זה נכלל ברשימת המשפטנים לפי סעיף 24(א)(1) לחוק העיקרי כנוסחו במועד האמור,

החל מיום תחילתו של חוק זה, כמי שנכלל ברשימה לפי סעיף 24(א)(1) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בו ולא מתקיים בו הסייג הקבוע בסעיף 24ב(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה. שזה בעצם ההרשאות השונות או הגשת כתב אישום או תלונה וכן הלאה. (ב)מי שערב תחילתו של חוק זה נכלל באחת מן הרשימות לפי סעיף 24(א)(2) או (3) לחוק העיקרי כנוסחו במועד האמור,

החל מיום תחילתו של חוק זה, כמי שנכלל ברשימה לפי סעיף 24(א)(2) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, ובלבד שלא מתקיים בו הסייג הקבוע בסעיף 24ב(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה. (ג)מי שערב תחילתו של חוק זה היה חבר ועדה פסיכיאטרית לפי סעיף 24 לחוק העיקרי, או חבר ועדה פסיכיאטרית מחוזית לילדים ולנוער לפי סעיף 24א לחוק העיקרי, או חבר ועדה מיוחדת לפי סעיף 28א לחוק העיקרי, כנוסחם במועד האמור,

לעניין סעיפים 24(ד), 24א(ד) ו־28א(ב) לחוק העיקרי,

כנוסחם בסעיפים 2, 3 ו־5 לחוק זה,

כאילו התמנה ביום תחילתו של חוק זה.

מניין חמש השנים מתחיל להימנות מיום תחילתו של חוק זה. זאת אומרת, יש להם חמש שנים מכאן ואילך. תחילה. תחילה 7. תחילתו של חוק זה 30 ימים מיום פרסומו. והאם במועד הזה, ב-30 ימים האלה, תספיקו לבדוק לגבי החברים הקיימים, האם אין לגביהם את הסייג? אוקיי. הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור לחוק, של סיעת יש עתיד,

פלוס ישראל ביתנו: 1. בסעיף 24(א)(2), במקום המילים "בהתייעצות עם" יבוא "בהתאם לנוהל הקבוע של ההסתדרות הרפואית בישראל".

מי נגד?

ההסתייגות לא התקבלה. 2. בסעיף 24ב יתווסף סעיף קטן (ג): ייבחר לוועדה רופא אשר עובד או עבד בעבר בתחום הטיפול עם מתמודדי נפש,

כולל אשפוז או טיפול נפשי. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

3. אחרי סעיף קטן (ג) יתווסף סעיף קטן (ד): אישור השתתפותו של מועמד לוועדה יתקיים לפי נוהל איגוד הפסיכיאטריה באמצעות הר"י. מי בעד?

הצבעה לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. יש עוד רשימה קטנה של הסתייגויות שהוגשו. המחנה הממלכתי לסעיף 2 להצעת החוק: 1. בסעיף 24(א)(1) יבוא בסוף הסעיף: "ובתנאי שייצגו לפחות שישה תיקים הקשורים בנכי נפש במסגרת עבודתם כעורכי דין".

מי נגד?

ההסתייגות לא התקבלה. 2. בסעיף 24(א)(2) אחרי "ההסתדרות הרפואית בישראל" יבוא "שעסקו בפסיכיאטריה לפחות עשר שנים טרם מינוי הוועדה".

מי נגד?

ההסתייגות לא התקבלה. 3. בסעיף 24(ג) במקום המילה "שלושה" יבוא "ארבעה", במקום המילה "אחד" תבוא המילה "שתיים".

מי נגד?

הצבעה לא אושרה.

4. בסעיף 24(ג) המילים "הוא יהיה יושב ראש המותב" יימחקו, במקומם יבוא בסוף הסעיף "היושב-ראש יהיה מי שגילו המבוגר ביותר".

מי נגד?

הצבעה לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. 5. בסעיף 24א(ה) יבוא בסופו "ואחת לחודש יערוך ביקורת בקרב חברי הוועדה". מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים. הצבעה לא אושרה. ההסתייגות לא התקבלה. 6. בסעיף 28א(ב) יבוא בסופו "ולא יכהן יותר מ-20 שנים סך הכול בתפקיד".

מי נמנע?